אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום, העברות תקציביות,

אדוני, לגבי העברות תקציביות,

בגלל שיש פה הרבה בכירים מהאוצר אני רוצה להעלות את זה, את ההעברות השיתופיות בין המשרדים. אני עשיתי קצת עבודה ובדקתי ואני מבקש לקיים דיון בנושא